שלום לכולם, אנחנו מתחילים דיון על התמודדות רשויות השלטון עם תהליכי הרס המצוק החופי. כיוון שאנחנו מדברים על מצוקי חוף, ועל סכנת הרס של מצוקי החוף,

כדי לשמוע.

כן הזדמנות להגיד כל הכבוד גם לראשי הרשויות שכן פועלים.

ראיתי שראשת המועצה גלית שאול פה,

שעושה עבודה מצויינת במקטע הימי.

שבונים מבנים בתוך הים כדי למנוע את הכרסום המהיר. אבל צריך בהחלט גם לדאוג למקטע החופי, היבשתי, ולא

מדובר פה כמו שנאמר בסכנת חיים, בעניין שהולך ומוחרף על ידי משבר האקלים. הייטיב לבטא את זה אופיר פינס פז.

אשקלון, או של המועצה המקומית שבראשה עומדת גלית שאול, או עיריית הרצליה. אלא בתור

כי משבר האקלים,

סודק וחורץ במצוקים הללו. ומה שעולה לנו היום איקס כסף, יעלה לנו בעוד חמש שנים שמונה איקס

והסיבה המרכזית היא שיש גבול בכמה שאפשר להשפיע בעבודת מטה. בסוף הרגולטור של הרשויות המקומיות הוא משרד הפנים. מי שמביא את התקציב זה אגף תקציבים במשרד

למרות שזה בעצם האחריות של הרשויות המקומיות, הועמד תקציב של ששים מליון ₪ בשנת 2018. אני יודע בוועדה שהיתה תחת חברת הכנסת יעל רון

הם לא קיבלו איזה שהוא תשלום, אני בדקתי את זה מול משרד הפנים, ואני יודע שזה כן

שלום, אני חושב שזה לא עניין של רצון. אנחנו חברה ממשלתית. אנחנו יכולים לממש החלטות ממשלה. בסיטואציה הנוכחית החלטת הממשלה מאפשרת לנו לבצע בים, ולייעץ ולנטר ביבשה. וזה מה שאנחנו עושים. אם החלטת הממשלה תשתנה, ואגב אני מציע לעשות חשיבה עמוקה, כדי להתאים את המצב הקיים, שהולך ומתדרדר, אם אנחנו נמצא את הפתרון שייתן מענה למצוקים, אז כל משימה תהיה אפשרית. אם זה אנחנו, אם זה בשיתוף שלנו, אם זה הם. אבל מה שחשוב שיימצא סוף סוף מנגנון שייתן להם לא רק את האחריות,

אלא גם את הכלים התכנוניים והביצועיים והתחזוקתיים. זה שלושה שלבים שונים. כדי לממש את אחריותם היומיומית. אני נמצא אתם בקשר צמוד ואני יודע שהפערים, מדובר על מאות מיליוני שקלים. ברשות הוועדה הכנתי מצגת קצרה, ואם יתנו לי את הזכות אני אוכל להציג אותה. אין צורך להציג את המצגת. אתה יכול לתמצת את הדברים. אז אני אתמצת את הדברים. אתה טוען שחסר באמת מנגנון שמטפל בזה? אני חושב שהסוגיה הזאת היא סוגיה חסרה. כי אני חושב שכמו שאמר רם, ששים מליון שקלים שנוצלו מתוכם שמונה, ולדעתי חמישים ושניים לא מנוצלים כבר כמעט שנתיים, זה פער ראשון. הפער הזה כנראה נובע מזה שלא יודעים מהי כמות הכסף שניתן לתכלל למולה. ומה באמת מתוך זה מצוק, ומה מתוך זה טיילת. ואין גוף אחד שיגיד למדינה חברים, זה מצוק וזה טיילת וזה הפרדה בין רשויות. כשרשות צריכה לצאת לתכנון, שלושה עד חמישה אחוז מהכסף זה תכנון, ואם ידעו שיש להם מאה מיליון, היא תתכנן בחמישה מיליון. אבל כך הם לא יכולים להשתמש בכסף הזה, הם לא יכולים להנחות נכון את התכנון מה הם רוצים. אין מה לתכנן פרוייקטי ענק כשיש לך עשרה מיליון שקל. אז זו נקודה ראשונה להתייחסות שלך לכסף שעומד ומחכה לתכנון. ותכנון תמיד קורה לפני ביצוע. ואנחנו שורפים זמן יקר. אני אתייחס למה שהגברת חברת הכנסת רון בן משה התייחסה, להתראות שהוצאנו בחודשיים האחרונים. אנחנו מבינים שסערות החורף מחמירות את המצב. ואכן אחרי סערת כרמל קריסה משמעותית ומסוכנת בחוף בית ינאי, וגם אחרי סערת ארפיס קיבלנו תמונות אתמול של קריסה נוספת בבית ינאי. זה מצטרף לקריסה בשושנת העמקים, ליד נתניה, ממש בדצמבר האחרון. אנחנו לא נמצאים באירוע וירטואלי. זה אירוע דינאמי, שפוגש אותנו יום יום. ומילה אחת, אני אמרתי את זה בוועדת פניות הציבור, אני אומר כאן, נתוני הניטור מציגים עלייה של חמישים אחוז בכמות החומר שצונח מהמצוקים במדינת ישראל. זה עומד על ששים אלף טון של חול כל שנה. ומספיק שזה יהיה מספר קילוגרמים על אנשים כדי לשים את כולנו במצב שונה לגמרי, וחבל שנגיע לנקודה הזאת. אני רוצה, כבוד היושב ראש, אמרת שאתה לא מרגיש את החברה, אז קודם כל אני שמח שראשי הערים מרגישים אותה. בפועל בפרקטיקה אנחנו רק בשנת 2021 עשינו ארבעה פרוייקטים ימיים, ואנחנו צופים לעשות שלושה עד ארבעה פרוייקטים ימיים בשנת 2022. אני לא אפרט כי זה לא הנושא. מה אני עושה בים זה לא הנושא. אני רוצה להתרכז בעוד שאלה של כבודו. תקציב החברה הוא ארבעה מיליון שקלים לפעילות שוטפת. אבל בפועל תקציב הפעולות שלנו הכולל עומד על שלוש מאות שישים מיליון שקלים. מתוכם אנחנו מימשנו עד כה מאה ושישה עשר מיליון שקלים. מקושרים לנו עוד מאה ושמונה עשר מיליון שקלים. ומדובר בעוד מספר עשרות מיליונים שמיועדים לביצוע לפרוייקטים ימיים, נתניה, והכנות להרצליה. זה בגדול הכיוון, וגם זה מדרגה ראשונה. אני רוצה להגיד עוד מספר דברים, לפני שאני אהיה מוכן לשאלות. סטטוס ההגנות היבשתיות של מדינת ישראל עומד על זה שרק רשות תל אביב, ורק בת ים, ביצעו עד כה הגנות יבשתיות קבועות. חדרה, עמק חפר, נתניה, הרצליה, פלמחים, אשקלון, לא בוצעו הגנות יבשתיות קבועות. יש כוונות, יש תכנונים, יש רעיונות. אבל אנחנו רחוקים מאות מיליונים ומספר שנים מפתרונות באמת רוגוסטיים ארוכי טווח. מה זה ההגנות היבשתיות, הן מחייבות כסף? הרבה כסף? ההגנות היבשתיות הצורה שלהן היא כזאת, יש בדרך כלל איזו שהיא מסלעה תחתית, יש טיפול בשיפוע המצוק, יש טיפול בנגר העילי, בגשם שיורד במרחב בראש המצוק וזולג מלמעלה. צמחיה וטיפול ככה שסכנת סלעים לא תיפול. כשזה מגיע בשילוב עם הגנה ימית, זה שילוב מושלם. כל הדבר הזה יש לו ראיה סביבתית מאוד משמעותית. אנחנו מלווים על ידי הוולחו"ף. לשאלה מה מותר לרשויות לבצע, התחיל מר משה פדלון, באמת שמחזיק מצוק מאוד דרמטי, עם תכנית תב"ע מאוד משמעותית לפני הגשה. וכל רשויות החוף קיבלו ניתוח תאי שטח, שאושרו בוולחו"ף, עקב ההחלטה של וולחו"ף להרחיב, ובצדק, את השטח, כמעט לשלש את השטח לניתוח בהרצליה, פתחנו בעבודה חדשה שעולה הרבה מאוד כסף,

ואנחנו נשלים אותה עד אמצע השנה הבאה. גם בהרצליה תהיה תכנית מלאה. נתניה מוגשת בימים אלה. וזה למעשה מסיים את הכלים התכנוניים של ראשי הרשויות. זאת אומרת כל ראש רשות יודע מה מותר לו, מה הוא יכול לעשות במרחב שלו. ואין כמעט היום פערים.

שהרשויות חייבות לקבל הגדרה של וקטור תקציבי, וחלופה ארגונית. מי מנהל את התהליך הזה. האם מעוניינים בחברה ממשלתית. האם בשיתוף פעולה, והאם לבד. אבל מישהו צריך להכניס את היד רגע פנימה, אולי ועדת מנכ"לים, אולי ועדה בין משרדית, תחליטו אתם. אם זו תהיה החברה הממשלתית אנחנו נערך בהתאם ונבצע את המשימה הזאת. אבל צריך גוף שיבחן את היתרונות והחסרונות של התהליך, כדי להוציא אותו לדרך. וקטור תקציבי, לשאלתך מי מממן, מי שמממן את הוקטור התקציבי של החברה הממשלתית זה רמ"י, מינהל מקרקעי ישראל. אנחנו עושים בימים אלה עבודה עבור מינהל מקרקעי ישראל יחד עם הרשויות כדי לתת מספר אמיתי, ולוחות זמנים, כדי שתהיה לתכנית העתידית הזאת גם מסגרת תקציבית וגם לוחות זמנים. שזה הבסיס לתכנון. בשביל שההגנות הדחופות שמדברות על גידור, שילוט והסרת סלעים רופפים, שנמצאת בסמכות הרשויות, ולא קשורה למהות של הדיון האסטרטגי החשוב הזה, נדרש לעשות שם שיפור, ואני פה פונה יותר לראשי הרשויות. כי יש פערים גדולים מאוד בין הצורך לבין הנדרש. אנחנו יודעים שהים, הסערות שלו מפרקות כמעט כל הגנה שאתם שמים. אבל זה תהליך שהוא חשוב, הוא מציל חיים. אנחנו בחודש הבא ניתן דו"ח לכל הרשויות של סקר שאנחנו עושים, מצפון עד דרום, כדי לתת להם כלים לתקן את ההגנות הדחופות שלהם.

תודה רבה לך אילן לביא, מנכ"ל החברה הממשלתית להגנה על מצוקי חוף הים התיכון. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. אדוני היושב ראש, אני מאוד שמח על הדיון בנושא מצוקי החוף. כאשר הבסיס לרצון לשמר ולשפר את המצב של החופים, זה כדי להשמיש את הים והחופים לצרכי בני האדם. זה כל כך פשוט ונכון, שאדוני היושב ראש לא הייתי בכלל צריך לבוא ולדבר בעניין הזה. כי השכל האנושי במשך אלפי שנים ידע שקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו לצרכי בני האדם, ולכן הוא נתן להם ברייה כזאת שלמה, ויש על זה הרבה מאמרים לחז"ל. יכול להיווצר מצב, והיו תקופות של עובדי אלילים, שהפכו את האבנים והעצים וההרים לאלוהות. וזה היה האמונה המונותאיסטית היהודית, וגם האיסלאמית ואחרים, הבינו שיש בורא לעולם, והוא ברא את האדם, וצריך להשמיש את כל לבני האדם, ולעשות צדק בין בני האדם. נוצרה בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, אלוהות חדשה, שבה הטבע קודם לאדם. וצריך להגביל את האדם. עד כדי כך שחבר כנסת קם מעל במת הכנסת ואמר שצריך להגביל את הילודה, כי זה גורם ליוקר מחייה, זה גורם לפגיעה בטבע. אותו חבר כנסת הגיש הצהרה לוועדה גיאוגרפית של משרד הפנים, שאסור להרחיב יישוב יהודי בשם טלזסטון, שבמקרה גרים שם חרדים, לדעתי זה לא במקרה. הוא לא הסכים להרחבה מטעמי טבע, הטענה שלהם זה מטעמי טבע. אבל למה אני מקשר את זה, כי אדם שיכול להגיד שצריך להגביל את הילודה, הלך באופן אקטיבי לוועדה, והגיש הצהרה והתנגדות להרחבת היישוב, בשם הצורך בצמחים ובעצים ובטבע שעלולים להיפגע כאשר בונים. הארץ הזאת נבנתה במשך הרבה שנים, מאות שנים בוודאי, ובמאה האחרונה הכי הרבה, במיליונים של אנשים שהביאו לפה, למקום של שממה. הטבע היה פתוח לגמרי. ושום דבר לא צמח פה כל כך. עד שהגיעו והתחילו לזרוע ולנטוע, וכל מה שאנחנו רואים פה, נווה המדבר שיש לנו פה, זה היה רק בגלל שבני אדם כן באו לפה. אני לא מסכים שהארץ היתה שממה, אבל אתה תאמר מה שאתה רוצה. הארץ לא היתה שממה, חיו בה, בנו אותה, הקימו אותה. אבל לא ניכנס לויכוח עכשיו היסטורי. אז אני חוזר ואומר, אני באתי לכאן, בזמן הטורקים. לפני מאה וחמישים שנה. גם מוסלמים לא היו פה. מעטים מאוד היו פה. איפה היו, מסעות הצלב נעשו על מי ומה? נעשו על אדמה ריקה? נעשו על המדבר? אתה מקשקש. הארץ לא היתה נטועה עצים. אני אומר לך שבאלפיים שנים, ואין פה שום עניין של מוסלמים ויהודים, הארץ לא היתה שממה. האדמה היתה רובה שממה. וגם מה שגדל, היה מועט מאוד. הארץ הזו נבנתה, כל הארצות בעולם נבנו איפה שהיו בני אדם. ולכן מי שמגביל בני אדם לפני הטבע, הוא עובד אלילים. הטבע נועד לשרת את האדם, והאדם צריך לכבד את הטבע בשביל האדם. אז אתה תומך בהשקעה של המדינה בהגנה על המצוקים? בוודאי אני תומך בזה, ואני גם תומך בייעור, וגם בכל דבר שהוא למען הטבע ושמירת הטבע. אתה רק אומר לא צריך להגביל התפתחות בני אדם בטיעון הזה.

לא להגביל. לא רק לא להגביל, לעזור לפתח את הארץ, להרחיב את היישובים, ולהוסיף עוד יער. היו תקופות בשנות החמישים שכל ההרים שאתה רואה סביב ירושלים, ייעור ירושלים זה היה מעפל לאומי. לייער את הרי ירושלים. ולכן אני אומר, חס וחלילה, הס מלהזכיר, להגביל ילודה, על זה אני עוד אדבר היום במליאה בלי נדר. אבל לעצם העובדה שמגבילים את טלזסטון, אני קורא למשרד הפנים, במקביל לעניין של מצוקי החוף, תרחיבו בבקשה גם את קרית יערים. תודה רבה. קרית יערים קצת רחוקה מהחוף, אבל חבר הכנסת ישראל אייכלר יגיד מה שהוא רוצה, לא מתווכחים על זה. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש, חברי הכנסת. בהמשך לדבריו של ח"כ אייכלר, בוועדה לגבי קרית יערים היתה תופעה משונה מאוד. אתה יודע, זה היה נושא הדיון הקודם. עכשיו יושבים פה אנשים מכובדים, מטפלים במצוקי חוף. במשפט אחד ולא אאריך. אני באופן אישי בתפקידי הקודם כראש מטה שר הפנים זכיתי להקים את הוועדות הגיאוגרפיות, בשליחותו של השר דרעי. מעולם לא זכור לי שיזמו חברי כנסת, לרבות יושב ראש הכנסת מיקי לוי בקשה להגיע לוועדה גיאוגרפית. איזו משמעות יש לזה, איזו משמעות יש לפיקוח פרלמנטרי כשהם שחקנים, וגם בגלל שהוא תושב מבשרת, המעורבות הזאת נראית רע מאוד בתהליך. אני מדבר על הוועדה של קרית יערים. גם יושב ראש הכנסת מגיע ומבקש להופיע בפני הוועדה. ועדת הגבולות. נראה מאוד מוזר, נראה מאוד משונה, שכבר סיימה את עבודתה? מתי ביקשו להגיע אליה? ממש בשנה האחרונה.

בשנה האחרונה ביקשו להופיע בפני הוועדה. הם הופיעו בפני הוועדה, וזה תהליך שאני יודע לומר בוודאות שבעבר לא היה. חברי הכנסת ידעו שיש תהליך מקצועי, אם רצו היו מזמינים דיון פה ומזמינים את הוועדה לכאן, ולא יוזמים הליכה אל הוועדה. משונה מאוד, מוזר מאוד. חשוב שהציבור יידע שקרה כאן משהו מאוד משונה בתהליך הזה. אבל באמת הנושא שלשמו התכנסנו, שגם בו זכיתי לטפל, לצערי לא עד הסוף, בתפקידי הקודם, סוגיית המצוק החופי היא סוגייה שנוגעת בחיי אדם כפשוטו. הסכנה, אני לא רוצה לומר המיידית, אבל כן היא מיידית, בפרט במזג אויר כזה ובסופות כאלה שאנחנו רואים עכשיו, היא מאוד משמעותית, ואם אנחנו לא נגיע למצב שהוועדה ברשותך תחייב את הממשלה להתכנס ללוחות זמנים בסוגיה הזו, אז זה ייגרר וייגרר. בינתיים העול נופל על ראשי הרשויות והרשויות המקומיות שבקו החוף. הסכנות הן אדירות. הן סכנות שפוגעות בכל אדם, ללא הבדל דת גזע מין ולאום, שצורך את שירותי החופים. אנחנו ראינו תמונות רק מלפני שבועיים מברזיל, על מצוק שנופל בעקבות מזג אויר, מזעזע. זה דבר שאחר כך כשתהיה ועדת חקירה כל אחד ינסה לרחוץ בניקיון כפיו. ואנחנו חייבים לעצור את זה, ולטפל בזה, עוד לפני שמגיע האסון. תודה רבה חבר הכנסת משה ארבל. ענת אריאלי, מנהלת תחום ים וחופים במינהל התכנון, בבקשה. איפה את מזהה את הבעיה, למה זה לא מתקדם טוב. אנחנו במינהל התכנון חושבים מסכימים עם פורום רשויות החוף, וחושבים שצריך להיות גוף אחד שיתכלל ויבצע, גם את ההגנות היבשתיות וגם את ההגנות הימיות. עמדה ברורה שגם המנכ"לית שלנו העבירה לשר הפנים. תודה רבה לך. רבותיי, אנחנו כוועדה נציע הקמת ועדת מנכ"לים, ברשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה. ובהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים, מנכ"ל משרד הגנת הסביבה, ומנכ"ל משרד האוצר. הוועדה תבחן את הדרך, תחליט על הקמה או הרחבת סמכות החברה הממשלתית, תמצא את הדרך כדי לעשות את העבודה הנדרשת להגנה על המצוקים ולשמירה על חיי אדם. כי מצוקים בתוך המים מאוד חשובים, אבל יותר קריטי מצוק בחוץ.

שוב מדייק, לא מדובר במצוק בתוך החוף. אנחנו מדברים על אותו מצוק. זה מצוק חופי. המטרה של החברה הממשלתית היא לרסן את עוצמת המים מלהגיע למצוק שנמצא בחוף. נשמע שהנושא הזה מתגלגל הרבה זמן, לא מטופל נכון, לפי גם מה ששמעתי את ראשי הערים. הם מרגישים שהם מופקרים לבד. נושא שקשור, אמרו את זה, שקשור לכל אזרח. כולם מגיעים אלינו ומבקשים רק מאתנו, להשקיע בזה ולשלם על זה. הוועדה הזו תתכנס ותחליט. כבוד היושב ראש, ברשותך אם אפשר גם לצרף נציג של מרכז שלטון מקמי, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי. ההנחה שלנו שמשרד הפנים מייצג אותם. משרד הפנים הוא הרגולטור, הוא לא מייצג את ראשי הרשויות. אז בוועדה יהיה נציג של מרכז השלטון המקומי. כמובן הנציג הזה יהיה מפורום רשויות החוף, מן הסתם. הייתי שמחה כן שנקיים גם דיון משותף לוועדה שאתה עומד ברשותה יחד עם ועדת כספים. אנחנו מדברים פה בסעיף תקציבי מאוד מאוד' כבד. אני לא התרשמתי שהקטע היה מחלוקת על גובה התקציב. אני דווקא התרשמתי שאין מנגנון ברור. אני שוב מחדד ואומר, הבעיה היא בעיה תקציבית לרשויות המקומיות. אין להן כסף לממש את התכניות. הוועדה שאנחנו מציעים תחליט את גובה התקציב, כמה כסף באמת צריך בשביל זה.

אני חושבת שהאמירות שנאמרו פה היום שאין בעיה של משאבים, ובמשפט העוקב להגיד אבל חסר תקציב, זה סותר. אני דווקא התרשמתי שיש בעיה אחרת מכסף. אם היינו שומעים חלק מראשי הערים והמועצות היינו מבינים שהעניין התקציבי הוא מאוד משמעותי. לא שמענו את גלית שאול. אנחנו מדברים שם על השקעה של מאה עשרים מיליון שקל, כשעד היום היא תוקצבה בארבעה מיליון שקלים. גם הדיון הזה חשוב מאוד, והשתתפו בו הרבה אנשים. גלית שאול אתנו בזום? אני מודה שהדיון הזה היה מאוד מתסכל, כי שאלת פה כל כך הרבה שאלות, שיכולתי לענות לך עליהן בעצמי. לא היה מישהו אחר שידע לענות יותר טוב. אני אגיד לך את האמת, אני הוצאתי את כל התקציב שנתנו לי. את כל הארבע נקודה שניים מיליון הוצאתי. בצורה טובה ויעילה. הכי טובה ויעילה שיש. ביקשתי עוד תקציב, אמרו לי אין עוד תקציב.

כי אחרים לא הוציאו, כי אנחנו לא רוצים לבקש עוד פעם. כי אנחנו לא יכולים לתת לך מתקציבים של אחרים שלא ביצעו. וכן הלאה וכן הלאה. אז כרגע אני נמצאת במצב שבו שמעתם את התיאור של מנכ"ל החברה הממשלתית. עמק חפר נמצאת במצב של נפילות מדי יום. אני צריכה להגיב בעשרים מיליון שאין לי, והסוגיה היא כאילו סוגיה אחרת לגמרי. נכון, יש פה סוגיה של אחריות. אם המדינה תחליט לשנות את ההחלטה שלה מ-2011 ותגיד, ואני דוחפת לשם וחושבת שזה הדבר הכי נכון, שהחברה, או כל גוף אחר, ייקח ויחליט לעשות גם וגם וגם. גם את הצד של החוף וגם את הצד של הים, כמו שעושים אגב בכל מקום אחר. יש לך את כביש 2, שעובר בכל מדינת ישראל. האם מישהו חושב שרק עמק חפר יכולה לטפל בכביש 2, או רק נתניה, או רק הרצליה,

המדינה מטפלת בזה. וכמובן זה עובר בשטחנו. מתייעצת, חושבת, מחליטה, אבל עושה את זה בעצמה. בדיוק ככה היה צריך לעשות את המצוקים. אבל כל עוד הפילו את זה עליי, ומחר אם יקרה אסון ועדת החקירה תגיע אליי, אני אצטרך לתת תשובות. איך בדיוק אני אוכל לתת את התשובות האלו, שאלה טובה. גלית, מי קבע את הסכום שאת תנצלי? מישהו בא, בחן, ראה מה צריך לעשות ואז קבע את הסכום, או שפשוט קבעו ארבע פסיק שתיים וזה מה שיש? חילקו יחסית לפי הסכנות בכל הארץ, יש קילומטרים ארוכים של חוף, לי יש רק שמונה קילומטר, ואז נקבע חלק יחסי לפי הקריטריונים שלהם. לי ממאה עשרים מיליון נתנו ארבע נקודה שתיים. הכל נוצל. כשידעתי שיש לי עוד כמה מאות מטרים ביקשתי מהם תנו לי עוד שני מיליון, זה לפי חוף או שלפי מידת מסוכנות של המצוק? מה הקשר לחוף? אני לא יודעת מה היו הקריטריונים. אני יכולה להגיד שמתוך הששים מיליון משרד הפנים, שראה את כל הסכנה בכל מדינת ישראל, לקח חלק יחסי ואמר את תקבלי ארבע נקודה שתיים. כשביקשתי, אחרי שהסתיים הארבע נקודה שתיים, תקשיבו, המצב קשה בעמק חפר, שמעתם קודם את המנכ"ל שאמר שיש לנו נפילות כל יום. תנו לנו עוד שני מיליון. אחר כך ירדתי יותר מזה, אמרתי תן לי מאתיים אלף. אפילו זה לא נתנו. עכשיו הם כולם באים בטענות ואומרים איך תפתרו את הבעיה, אתם חייבים לסגור, אתם חייבים לשים חבלים, אתם חייבים לשים פקחים. איך אני אשים על מרחבים כאלה. ואתה יודע מה הכי חמור? שגם כשיש חבלים וכשיש שלטים, כשקורה משהו למישהו האחריות עלינו. אתה בטח יודע, שפסק דין שניתן ממש לאחרונה בחוף כרמל, על בנאדם שטבע בחוף, אז היו שם שלטים, היו גדרות, והאשימו את הרשות וחייבו אתה בשלושה מיליון שקל על אחריותה. מה אנחנו יכולים עוד לעשות חוץ מאשר לצעוק את הצעקה הזאת. ואני אצטט, אם יקרה משהו חס וחלילה אצלנו בעמק חפר, אני אביא את ההקלטה הזאת ואגיד אני צעקתי ואמרתי, תנו את הכסף,

תעשו מה שאתם רוצים. אבל תטפלו. לא עושים את זה היום במדינת ישראל לצערי הרב. אני כבר שלוש שנים ראשת רשות, ועוד דיון, ועוד דיון,

ואף אחד לא לוקח את האחריות הזאת. מישהו צריך לטפל במצוקים. הגיע הזמן. זה לא כתובת כתובה על המצוק. זה כבר קרה. אצלי תושב איבד את חייו בעמק חפר. יש שני מיליון מבקרים,

שני חברי הכנסת שדיברו, האחרונים, הם דיברו על קדושת החיים. שני מיליון איש מגיעים לעמק חפר, ומבלים בחופים, חינם לגמרי. מגיעים אלינו לעמק חפר, נהנים מהחופים. ומה אם יקרה משהו למישהו שם? מי יהיה האחראי לזה? מדינת ישראל שנתנה להם את ההזדמנות להגיע לשם? תושבי עמק חפר, ארבעים ושלושה אלף תושבים שהם במסים שלהם מממנים את כל מה שקורה שם. מה צריך לקרות כדי שמישהו יבין שיש כאן אתגר לאומי. שיש כאן סכנה, בדיוק כמו שקרה במדינות אחרות. גם כאן זה יכול להתמוטט מחר בבוקר על הראש של כולנו. ואז זה לא דיונים ולא סוגיות יפות ונכונות. אנחנו חייבים למצוא פתרון. יש לכם חברה, עכשיו שעובדת ומתפקדת עם מנכ"ל מצויין. תנו לו את האחריות. יש מועצה שעושה דברים, תנו לה כסף. תעשו משהו בשביל שהדבר הזה יקרה. היום כל אחד נמצא בעמדה שלו, ולא מוצאים את הפתרונות. וזה חבל, כי זו סכנת חיים. תודה רבה גלית שאול, ראש מועצה איזורית עמק חפר. דברים קשים ונכונים. מה לעשות. חלק לא ידעו להשתמש בכסף, חלק טוענים שמה שנתנו להם לא הספיק, וידעו להשתמש בכסף. אז יש פה דברים מנוגדים כמעט הייתי אומר. אבל ברור שמשהו לא

הוועדה שהצענו יכולה להחליט גם על הרחבת סמכות החברה הממשלתית. אני חושב שמבחינתי זה היה דיון מאוד חשוב. אנחנו נעקוב אחרי הסוגיה, נראה איך מתקדמים דברים. ואם הדברים לא מתקדמים לכיוון של הקמת ועדה שתביא לסוג של החלטה, לפתרון, אז אנחנו נקיים כמובן עוד דיון. אני רוצה שהפרוטוקול ייצא כבר מהר מאוד בעניין הזה ויגיע למי שצריך להגיע, לגבי ההצעה של הוועדה על הקמת ועדת המנכ"לים. אני הייתי מציע אדוני היושב ראש גם לכתב בפרוטוקול הזה את מבקר המדינה. לא יכול להיות מצכ שהמדינה מתחייבת, התחייבה להרחיב את הסמכויות. מנכ"ל משרד הפנים התחייב בדיון שהיה בזמנו אצל מיקי חיימוביץ, והממשלה בפועל לא עושה כלום. מבקר המדינה יכול גם כן לתת להם על הראש. אני רוצה להודות לך. אני רוצה להודות גם לכל אלה שהשתתפו גם באולם וגם בזום. תודה רבה לכולם. הוועדה נעולה.

13:25.